פרק י', תחבורה מתוך הצעת חוק התוכנית הכלכלית תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 21 , 22 תיקון פקודת התעבורה מוניות ושירות רישיון קו שירות מותאם ביקוש. הישיבה הזאת מוקדשת להסתייגויות ולהצבעות, אני לא רואה שהמסתייגים נוכחים , גם לא פנו אלי לדיון בהעדרם, לכן עוברים מייד להצבעה. כבדי אותנו בהצבעה מירב, בוקר אור. אם כך, לוועדה כרגע מונח להצבעה הנוסח כפי שנדון וסוכם בדיון שהיה בשבוע שעבר, לגבי רישיון קו שירות מותאם ביקוש גם לאוטובוסים ציבוריים וגם למוניות, אני אזכיר את הוראות נגישותכפי שסוכמו בדיון, לרבות חובת הדיווח לכנסת לפי פרק זה בתום 12 חודשים, הנוסח כולו מונח לפני חברי הוועדה וככל שאדוני- - - זה בעצם סעיף 1. זה סעיף 1, אבל לא, יש פה כמה תיקונים בגלל התוספות, אני מציעה להעמיד להצבעה את סעיף 56 לפי

ואדוני יכול להתחיל עם פסקה 1. לפי פסקאות, למה לפי פסקאות?

אפשר גם לפי כל סעיף.

סעיף שלם .אנחנו לא עושים לפי פסקאות או-קיי אז אם כך, כל סעיף 56 פסקאות 1 עד 11, 17א'. או שאולי נעשה 1 עד 11. מי בעד פסקאות 1 עד 11? הצבעה בעד פה אחד ההצעה אושרה מי בעד סעיף 17א'? פסקה 17 א' הצבעה בעד, פה אחד ההצעה אושרה פסקאות 17 א' 17 א' כרגע היתה הצבעה, 19 ו- 19א'. 19 ו-19 19 ו-19 א' מי בעד?

הפסקאות התקבלו

סעיף 56 א' סעיף 56 א', מי בעד? הצבעה בעד, פה אחד ההצעה אושרה ו- סעיף 56 ב' סעיף 56 ב', מי בעד? הצבעה בעד, פה אחד ההצעה אושרה כמה דברים כלליים, הפקודה המקדמת את התחבורה מותאמת אישית , זה דבר טוב. יש ניסויים, הניסויים האלה, הפיילוטים, מחייבים שיפור והפקת לקחים. יש ביקורת טובה בעמק חפר,

אבל בכל המקומות, והעתיד שמור לרכבי תחבורה ציבורית שמגיעים אליך עד הבית ומורידים אותך במקום שנוח לך ללא תלות בתחנות האוטובוס, זה מה שאפשרנו לתחבורה מותאמת אישית, להתחיל להוריד גם ליד בתים ולאסוף מנקודות שהם לא תחנות אוטובוס. לא אפשרנו לתחום הזה להתקדם ולהתפתח ללא וידוא שבכל הרחבה שלו, תהיה התייחסות יסודית לסוגיית האוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, גם בפיילוטים הראשונים היו פתרונות והתייחסות, אבל לא בכפוף לחוקי הנגישות ולא בראייה שכפופה לחוק אלא מתוך רצון ויזמות של מי שהובילו את הפיילוט . הכפפנו את החוק הזה מיידית לסוגיות של נגישות ובעתיד גם לעבודה נכונה מול נציבות השוויון של אנשים עם צרכים מיוחדים וגם כמובן עם הגופים ועמותות. אז אני מברך גם את משרד התחבורה ואנשי המקצוע ואת שרת התחבורה על קידום התפיסה של תחבורה מותאמת אישית ועל עוד חוק שעובר בוועדת כלכלה במסגרת חוק ההסדרים ואני חושב שפה סימנו לכל המשרדים שהם תחת משרד הכלכלה וזה יכול להיות תשתיות , בינוי ושיכון וחקלאות ונגב גליל ותחבורה ותקשורת וכו' לא היו פרויקטים פיזיים או פיתוח פיזי במדינת ישראל שאין בבסיסו התייחסות יסודית לסוגיית הרגישות. למדנו את זה בערים שלנו מאיר, ועשינו ערים נגישות וכל שכן בכנסת ישראל שחוקקה את החוקים הללו, הנושא הזה יקבל התייחסות יסודית. זאת הזדמנות גם להודות לחברת הכנסת שירלי פינטו ,חברתי, שהיא גם מופת של לוחמת צדק וחברה, במיוחד למען אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים והייתה מעורבת יחד איתנו בתיקון וגיבוש החוק הזה. תודה לאנשי משרד התחבורה הארצי. תודה רבה לכולם. אני נועל את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 08:45.